בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. אני כאן כממלא מקום יושב ראש הוועדה אופיר כץ. הדיון הוא המשך דיון על חוק שירות המדינה (מתנות). הדיון שלנו היום, כמו שהודעתי לכם,

אני רוצה בפתיחה לחזור, לטובת אלה שמצטרפים אלינו ושלא היו בישיבה הקודמת, על העקרונות של החוק המוצע שאני הצעתי